המליאה הייתה אמורה להיפתח בעקבות הדיונים שאמורים להסתיים בוועדת הכנסת,

הודעה למזכירת הכנסת, בבקשה.

ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה, הצעת חוק הדואר (תיקון מס' 13), התשפ"ב 2021. תודה. תודה רבה למזכירת הכנסת. המליאה תצא להפסקה.

ונתחדשה בשעה 01:40.) חברי הכנסת, אני מחדש את הישיבה.

חבר הכנסת ניר אורבך, יושב-ראש ועדת הכנסת,

לסקי תכהן כחברה מטעם סיעת מרצ. בוועדת החוץ והביטחון חברת הכנסת גבי לסקי תכהן כממלאת מקום קבועה מטעם סיעת מרצ, חבר הכנסת רון כץ יכהן כממלא מקום קבוע מטעם סיעת יש עתיד. מטעם סיעת הרשימה המשותפת, בוועדת הכספים יכהנו חברי הכנסת אחמד טיבי ועופר כסיף, בוועדת הכלכלה, בוועדת הפנים והגנת הסביבה ובוועדה המיוחדת לעניין הקרן לאזרחי ישראל יכהן חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, בוועדה לביטחון הפנים ובוועדה המיוחדת לזכויות הילד יכהן חבר הכנסת איימן עודה, בוועדת העבודה והרווחה יכהן חבר הכנסת אוסאמה סעדי, בוועדת החינוך, התרבות והספורט יכהן חבר הכנסת עופר כסיף.

בוועדת הבריאות יכהן חבר הכנסת אחמד טיבי על מכסת סיעת יש עתיד. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, ועדת הכנסת החליטה, בישיבתה ביום ג' בתשרי התשפ"ב, 9 בספטמבר 2021, כי ועדת הכספים תדון בהצעות החוק הבאות לשם הכנתן לקריאה השנייה והשלישית: 1. הצעת חוק התקציב לשנת הכספים 2021, התשפ"א 2021, מ/1441, 2. הצעת חוק התקציב לשנת הכספים 2022, התשפ"א 2021, מ/442); 3. הצעת חוק מסגרות תקציב המדינה (הוראות מיוחדות לשנים 2021 ו-2022) (תיקוני חקיקה והוראת שעה), התשפ"א 2021, מ/1443. עכשיו לנושא העיקרי. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני מתכבד להודיע לכנסת על החלטת ועדת הכנסת בדבר חלוקה ופיצול של הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א 2021, מ/1443. ועדת הכנסת קיימה דיונים ארוכים בנושא ביום חמישי והיום, והחליטה שהוועדות האלה ידונו בפרקים ובסעיפים הבאים: ועדת הכספים: 1. פרק א' (מטרת החוק); 2. פרק ה' (צמצום פערים מגדריים בשוק העבודה והעלאת גיל הפרישה לנשים); 3. פרק ז' (שכירות מוסדית), למעט סעיף 46 (חוק התכנון והבנייה); 4. פרק י"ז (מס גודש); 5. פרק כ"ד (תחילה). ועדת החוקה חוק ומשפט: 1. פרק ג' (תאגידים שהוקמו לפי חוק); 2. פרק ו' (היוועדות חזותית); 3. פרק י"ט (אסדרה), למעט סעיפים 21, 28 ו-30 המוצעים בסעיף 92 להצעת החוק. ועדת הפנים והגנת הסביבה: 1. פרק ד' (בינוי ושיכון); 2. פרק ז' (שכירות מוסדית), רק סעיף 46 (חוק התכנון והבנייה); 3. פרק י"א (אנרגיה), למעט סעיפים 63-62 (משק הגז); 4. פרק י"ג (רישוי עסקים); 5. פרק י"ד (עבודות פיתוח בתוכנית למגורים); 6. פרק ט"ו (תקשורת), רק סעיפים 80-79 ו-81(2) (בעניין מתקן שידור לתקשורת); 7. פרק י"ח (תכנון ובנייה), סימן ב' שימוש במגרשים המיועדים לתעסוקה ושימושים ממשלתיים, 8. פרק כ"ב (רישוי באמצעות מורשה להיתר). ועדת ביטחון הפנים: פרק ח' (כבאות). ועדת הכלכלה: 1. פרק י' (תחבורה); 2. פרק י"א (אנרגיה),

משק הגז, 3. פרק ט"ו (תקשורת), למעט סעיפים 80-79 ו-81(2) (בעניין מתקן שידור לתקשורת); 4. פרק ט"ז (שירות מידע פיננסי); 5. פרק כ"ג (יבוא).

התרבות והספורט: 1. פרק י"ח (תכנון ובנייה), סימן א' היתר שימוש להפעלת מעון. ועדת מיזמי תשתית לאומיים מיוחדים ושירותי דת יהודיים: 1. פרק כ' (ייעול מערך הכשרות); 2. פרק כ"א (רכבת תחתית (מטרו)),

סימן ג' בפרק ב' (המועצה המאסדרת). עד כאן הסעיפים שנשארים בחוק התוכנית הכלכלית ומחולקים לוועדות השונות.

החליטה ועדת הכנסת להמליץ לפצל פרקים וסעיפים מסוימים ולהעבירם להמשך חקיקה בנפרד מהצעת חוק התוכנית הכלכלית. עניין זה יחייב הצבעה, שתתקיים במועד נפרד, אך לשם מתן תמונה שלמה אבקש לציין כבר כעת מה הוחלט לפצל ומהן הוועדות שידונו בסעיפים שפוצלו. ועדת החוקה, חוק ומשפט תדון בפרקים ובסעיפים אלה לאחר שיפוצלו: 1. פרק ב' (דיוור דיגיטלי); 2. פרק י"ט (אסדרה), רק סעיפים 21, 28 ו-30 המוצעים בסעיף 92 להצעת החוק, לשם השלמת החקיקה עד סיום כנס החורף של הכנסת בשנת 2022. ועדת הכלכלה תדון בפרקים אלה לאחר שיפוצלו: 1. פרק ט' (ניקוז); 2. פרק י"ב (חקלאות). ועדת מיזמי תשתית לאומיים מיוחדים ושירותי דת יהודיים תדון בפרק כ"א (רכבת תחתית (מטרו)), רק בסימן ג' בפרק ב' (המועצה המאסדרת). עד כאן הצעת חוק התוכנית הכלכלית. כעת נעבור להחלטת ועדת הכנסת בעניין הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א 2021, מ/1443. ועדת הכספים תדון בפרקים ובסעיפים אלה: 1. פרק א' (מטרת החוק); 2. פרק ג' (הלוואות לדיור); 3. פרק ד' (מיסים); 4. פרק ה' (הבטחת היציבות בתשואות קרנות הפנסיה); 5. פרק ו' (מיסוי הכנסות צבורות); 6. פרק ח' (מיסוי שותפויות וקרנות השקעה); 7. פרק ט' (ביטוח לאומי), רק סעיפים 20-19, 8. פרק י' (שונות), סעיפים 30 32 ו-34 (רשות הטבע והגנים, השכר הממוצע וביטוח לאומי); 9. פרק י"א (תחילה). ועדת הבריאות תדון בפרק ב' (התחשבנות בין בתי חולים לקופות חולים). ועדת העבודה והרווחה תדון בפרקים ובסעיפים הבאים: 1. פרק ז' (פריסת המועדים להמשך עבודות ההנגשה); 2. פרק ט' (ביטוח לאומי), למעט סעיפים 20-19, 3. פרק י' (שונות), סעיף 33 (הטבות לניצולי שואה). ועדת החינוך, התרבות והספורט: פרק י' (שונות), סעיף 29 (יום חינוך ארוך). עד כאן דבריי. אני רק רוצה להוסיף ממש בנימה אישית: אני חושב שזה, אני לא אגיד רגע היסטורי, רגע מאוד מאוד מרגש, שלב נוסף בדרך לאישור,

של תקציב המדינה וחוק ההסדרים. אני רוצה להודות באמת,

לכל חבריי בקואליציה על יומיים יעילים מאוד עם הרבה שיתוף פעולה. אדוני יושב-ראש, אני רוצה להודות לך. עבודה שנעשתה גם מאחורי הקלעים וגם בחזית עשתה לנו חלק גדול מהעבודה, תודה רבה. ירדנה, תודה שאת פה. תודה רבה לנועה ולארבל מהוועדה. למאירה וגילי, ליעקב, למתן. אני מצטער אם אני שוכח מישהו. וכמובן, לעובדי הכנסת המסורים. תודה רבה לכולכם.

תודה רבה לכולכם, גמר חתימה טובה ורק בשורות טובות. יברכך ה'. תודה רבה ליושב-ראש ועדת הכנסת. בשמי ובשם הכנסת, תודה רבה לעובדי הכנסת המסורים, לחברי הכנסת, לכל מי שטרח ביום הארוך הזה, שגלש ליום השני. תודה רבה למזכירת הכנסת.